בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה. על סדר היום: הצעת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים),

והצעת תקנות החברות (כללים בדבר